אני מתכבד לפתוח את ועדת הכנסת בבקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון לפטור מחובת הנחה של הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה),

זה החוק של הסייבר? כן. הוועדה היום אישרה את הצעת החוק. הצעת החוק כוללת, בין